אנחנו מתחילים בישיבה בה נדון בהצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (הוראת שעה נגיף הקורונה החדש), התשפ"א-2020. הרעיון בהצעת החוק הזאת, בתיקון הזה, לאפשר בחירות גם בעידן המוזר הזה בו אנחנו נמצאים, עידן הקורונה, אפרופו בחירות מקומיות שצפויות ממש בקרוב, שהופכות את הדיון כאן היום למאוד רלוונטי ואפילו דחוף. אני מציעה שנתחיל עם הילי, היועצת המשפטית של הוועדה שתסביר לנו על מה באה הצעת החוק ומה אומר התיקון עליו אנחנו צריכים להכריע היום. בוקר טוב. כמו שאמרה יושבת הראש, המטרה היא לאפשר גם למבודדים להצביע בבחירות לרשויות המקומיות. בעוד שבועיים יש לנו בחירות בתל מונד ולכן אנחנו עוסקים בהצעת חוק זו. הממשלה הציעה הוראת מסגרת כללית שמסמיכה את השר בתקנות ואנחנו חשבנו שמאחר שמדובר בזכות יסוד מהותית, להסדיר את זה בהוראות יותר פרטניות. תיקון חוק הרשויות המקומיות (בחירות) הוראת שעה בתקופת תוקפה של הכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה, כאמור בסעיף 2 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020 (להלן תקופת הוראת השעה) יקראו את חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965, כך שאחרי סעיף 100א יבוא: "100ב.הוראות מיוחדות בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה החדש הוראת שעה בסעיף זה "חייב בידוד" אדם המצוי בבידוד כמשמעותי לפי הוראות סעיף 20 לפקודת בריאות העם, 1940 לעניין נגיף הקורונה החדש 2019 -Novel Coronavirus 2019 nCoVׂׂׂׂ.

חום גף העולה על 38 מעלות צלזיוס, שיעול או קושי בנשימה. חייב בידוד ללא תסמינים ראי להצביע בקלפי ייעודי בבחירות לפי הוראות סעיף זה. מנהל הבחירות יקבע בכל רשות מקומית בה נערכות בחירות, לפחות מקום קלפי אחד שתהיה בו קלפי ייעודית כאמור בסעיף קטן (ב).

לאחר התייעצות עם שר הבריאות, רשאי לקבוע הוראות המסדירות את ההצבעה בקלפי ייעודית של חייבי בידוד, ובכלל זה קביעת מקומות הקלפי, סדרי הפעלתם ועבודתם וסדרי ההצבעה בהם, שעות ההצבעה בקלפי והרכב ומינוי ועדת הקלפי ומינוי מזכיר ועדת הקלפי. הוראות סעיף 61א יחולו ועל הבחירות בקלפי ייעודית. מנהל הבחירות ימנה לכל קלפי ייעודית ועדת קלפי בת שני חברים וכן ימונה מזכיר ועדת קלפי. אחד מחברי ועדת הקלפי שמונה כאמור יהיה היושב ראש. דרכי מינויים של חברי ועדות הקלפי לקלפי הייעודית ומזכיריהן ייקבעו בהוראות לפי סעיף קטן (ד).ׁ חייב בידוד אשר מבקש להצביע בקלפי ייעודית, יצהיר על היותו מבודד בדרך שתקבע בהוראות לפי סעיף קטן (ד). על הצבעת חייבי בידוד במקום קלפי ייעודית יחולו הוראות סעיף 31א(ו) עד (ח), בשינויים המחויבים ובשינויים שייקבעו בהוראות לפי סעיף קטן (ד). ואולם, על אף האמור בסעיף 82(א1)(1), ברשות מקומית שאינה מכהנת בה מועצה נבחרת, תמונה ועדת הקלפי המיוחדת, כהגדרתה בסעיף האמור, בהתאם להוראות סעיף 32(ז). השר יפרסם הודעה בדבר מקומות הקלפיות הייעודיות, שעות ההצבעה וסדרי ההצבעה לפי הוראות סעיף זה באתר האינטרנט של משרד הפנים, באתר האינטרנט של הרשות המקומית בה נערכות בחירות ובכל דרך אחרת לפי הוראות סעיף קטן (ד). השוהים בקלפי וכן חברי ועדת הקלפי, יפעלו לפי הוראות המנהל הכללי של משרד הבריאות לעניין אמצעים למניעת הדבקה. הוראות המנהל הכללי כאמור, יינתנו בכפוף להוראות לפי סעיף זה". תיקון חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) הוראת שעה בתקופת הוראת השעה יקראו את חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ו-1975, כך שבסעיף 7(ב)(3), אחרי "97" יבוא "ו-100ב".

מה שאנחנו עושים כאן, זה גם יחול על בחירת ראש רשות. יש לכם שאלות?

מה שמטריד אותי זה סעיף (ד). כל החוק הוא סעיף (ד). כל החוק הוא סעיף (ד) ובעצם בסוף השר, לאחר התייעצות עם שר הבריאות, יכול להחליט מה שבא לו. סעיף (ד) הזה קיים גם בחוק הרשויות המקומיות (בחירות) הרגיל? הלשכה המשפטית של משרד הפנים. הרבה מההוראות נקבעות היום גם בתקנות. העניין כאן הוא שההסדר עצמו כן נקבע בחוק.

תוקם קלפי ייעודית למבודדים וסדרי ההצבעה יהיו זה סעיף (ז) לפי סעיף 31א(ו) עד (ח) שזה אומר כמו מוגבלים בניידות שכאשר הם מגיעים לקלפי, הם מצביעים במעטפה כפולה כלומר, מעטפה חיצונית על גביה רושמים את הפרטים שלהם ובתוך זה הם מכניסים את מעטפות ההצבעה הרגילות ואחר כך בלילה, אוספים את המעטפות המיוחדות האלה של המבודדים, כמו המוגבלים בניידות ואוכלוסיות אחרות, ומשווים מול הפרוטוקול וסופרים אותם. לכן עיקר הדברים הם כן קבועים בחוק. ההסדר הכללי קבוע בחוק. יש כאן סעיף שמסמיך את השר לקבוע תקנות כמו הסעיפים האחרים בחוק הבחירות שמסמיכים את השר לקבוע תקנות. הרעיון כאן הוא באמת ליצוק את התוכן הפרטני של איך הוא ניגש, ממי הוא מקבל את המעטפה, איך מזהים אותו, דברים שלא מתאימים לחקיקה הראשית. זה לא הסעיף הוא פתוח לכול. הוא מאוד מאוד רחב. מאוד רחב. הוא מסביר לך שזה להצבעת מוגבלים בניידות. מה עוד נותר לשר לקבוע מעבר למה שקבוע בקלפיות נגישות מיוחדות? זה סעיף שקיים בפרקים של ההצבעות של חיילים, אסירים וכדומה. יש סעיפים דומים שקובעים את ההסמכה הזאת. מי אדוני?

המשפטים. סעיפי ההסמכה לתקנות, גם היום בקלפיות רגילות יש תקנות מאוד מפורטות לגבי בחירות ברשויות מקומיות. לא הכול נקבע בחוק. הכול נקבע בחיקוקים, הכול נקבע בחוק ובתקנות אבל יש הרבה מאוד דברים שנמצאים בתקנות גם היום. למה למשל שעות הצבעה בקלפי? למה אי אפשר להגדיר שזה יהיה כמו כל קלפי רגילה, מבחינת שעות? זאת למשל דוגמה למשהו שאנחנו באמת חושבים שצריך להיקבע בחקיקת משנה ויכול להשתנות. שעות הקלפי בקלפיות רגילות הן מ-700 בבוקר עד 10:00 בלילה כאשר בקלפי יש 800-700 בוחרים. בתל מונד למשל אמורים להיות בערך, לי מה שאנחנו יודעים היום, 50 מבודדים

אבל הקלפיות המיוחדות, מה שעות פעילות הקלפי הנגישה המיוחדת?

קלפי נגישה מיוחדת, היא קלפי רגילה שהיא גם נגישה מיוחדת. לא. קלפי נגישה מיוחדת היא סטנדט אלון. היא נמצאת לפעמים באותו מרחב בה נמצאת קלפי רגילה אבל יש שם דוכן או שולחן עם מזכירת קלפי נפרדת, עם ועדת קלפי נפרדת, שנמצאת באותן שעות שקיימת הקלפי. קלפי נגישה היא קלפי רגילה, היא תיבת קלפי רגילה, היא ועדת קלפי רגילה ובנוסף יש מזכיר שמסייע למוגבלים בניידות להצביע כך שיש מזכיר נוסף אבל זאת קלפי רגילה שהיא גם נגישה ומיוחדת וגם מתאפשר למוגבלים בניידות להצביע בה והיא פתוחה כמו הקלפי הרגילה כי זו בעצם קלפי רגילה.

בגלל שאנחנו מדברים על אוכלוסייה שיכולה להשתנות, בתל מונד אנחנו מדברים על בסביבות 50 אנשים, יכול להיות שברשות אחרת המספר הוא אחר. אנחנו לא הלכים להצביע עכשיו על הוראות קלפי תל מונד, על בחירות תל מונד, אלא הדבר הזה עלול להשליך הלאה, בהמשך. מחר יהיו בחירות לרשויות מקומיות ואתה נסמך על זה,

לכן אני אומר שצריך להשאיר את זה. בתל מונד יש 50 אבל בתל אביב יהיו אולי כמה אלפים.

לכן אנחנו חושבים שצריך לשמור את שיקול הדעת כדי לקבוע את שעות ההצבעה כי באמת בתל אביב אולי צריך שעות הצבעה יותר ארוכות ובתל מונד אפשר לקצר את השעות עבור 50 אנשים שאמורים להצביע. גם לגבי קלפיות מיוחדות אחרות שהן לא רלוונטיות כאן, אבל חיילים או אסירים, הדברים האלה נקבעים בתקנות של השר שמובאות לידיעת הציבור כדי שידע. גם כאן, מעבר לכך אלה תקנות שמפורסמות, יש כאן הוראה נוספת שהשר יפרסם גם באתר האינטרנט של משרד הפנים ובאתר האינטרנט של הרשות המקומית. בניגוד לחיילים ולאסירים, שם נמצא במקום אחר,

כאן זה נמצא בתוך הישוב ולפעמים נמצא בחלק מאותו מתחם של קלפיות אחרות. אני לא חושב שצריך לקבוע שעות אחרות.

הצבעה בקלפי מבודדת כזאת, כנראה תהיה הצבעה בריאותית, מכל מיני סיבות שבטח יקבעו עם שר הבריאות כדי לשמור על בריאות המצביעים ועל בריאות הוועדה. אני לא חושב שצריך לקבוע את הדברים האלה בחוק. הם צריכים להיות זהים לקלפי נגישה מיוחדת, לאותם תנאים. תכף נשאל למה צריך כאן ועדה של שני אנשים ולא של שלושה. הבעיה של קלפי נגישה מיוחדת, קלפי שנמצאת בתוך מתחם רגיל והקלפי הזאת נמצאת במתחם מיוחד. אחת הבעיות

היא היכן אתה שם את הקלפי הזאת. אם יש בעיר כמו תל מונד 50 מאומתים

ברור לגמרי שקלפי שתשים במקום אחד תהיה נגישה למישהו מסוים ולא נגישה למישהו אחר.

ישוב קטן. מה הבעיה שלהם להגיע לקלפי מסוימת? למה להגביל אותם בשעות? הם רוצים להגביל אותם בשעות. השר יקבע. בבחירות לכנסת הייתה הגבלה של השעות והקלפיות המיוחדות למבודדים היו פתוחות עד השעה 5:00. מה לגבי חולים מאומתים? הלשכה המשפטית, משרד הבריאות. אני אומר שבהצעה הממשלתית שמשרד הפנים הגיש, כל ההסדר של מי יכול לצאת להצביע, לא נוגעים בו בחקיקה הזאת והיא נשאר כפי שהוא היה תמיד וכפי שהוא היום מוסדר בצו בריאות העם שהוא הצו שקובע את חובת הבידוד וקובע גם חריגים לה. בצו הזה גם נקבעה הוראה בבחירות הכלליות לגבי מי יכול לצאת להצביע מתוך קבוצת המבודדים. אנחנ ו חשבנו שנכן לעשות כך גם עכשיו, שלא נכון לחרוג ולקבוע כאן הסדר פרטני בחקיקה. זאת העמדה העקרונית שלנו. אני רוצה לציין שאנחנו מתנגדים לעמדה הזאת וחשבנו שכדאי לקבוע הוראות פרטניות

בעיקר בגלל שזאת זכות יסוד. לעניין חולים, מבחינתנו כעמדת משרד הבריאות אודי שהוא הגורם המקצועי יוכל להציג לצאת מהבית ולהסתובב, זה בוודאי משהו שלא בא בחשבון. בשיח הפנים ממשלתי שיש לנו אנחנו אולי חושבים על כל מיני חלופות אחרות שלא כרוכות בהסתובבות אנשים חולים שאולי כן יאפשרו להצביע, אבל זה לא משהו שיש לנו משהו בשל עכשיו שאנחנו יכולים להגיד שיכול להיכנס כאן כהסדר אלא זה משהו שהוא עוד בבחינה. אנחנו רק שמונה חודשים עם המחלה, אולי כדאי שהמחשבה הזאת תבשיל אצלכם כי אולי יהיו בחירות בקרוב. בבחירות הכלליות, הקביעה החד משמעית בצו הייתה שחולים מאומתים לא יוצאים להצביע.

מי שיכול היה להצביע, אלה אנשים שחלה עליהם חובת בידוד ושאין להם תסמינים. אל יוכלו לצאת להצביע בקלפי למבודדים והחולים המאומתים לא יכלו לצאת להצביע. זאת הגישה שלכם גם אם יהיו מחר בחירות כלליות? שחולים מאומתים יישארו בבית, לא יצביעו ולא תהיה להם כל אופציה אחרת? אולי כדאי שנשמע את אודי שהוא הגורם המקצועי ואחר כך נראה איזה עוד אפשרויות יש. אני אחדד בשתי מילים. העמדה העקרונית היא שאדם שהוא חולה מאומת לא יכול להסתובב באופן חופשי בלי שאני יודע איך הוא מסתובב ואיך הוא מסתובב. אני מקווה שאין ויכוח על זה. אני אתן דוגמה מעולם אחר. קיבלנו לדוגמה פניות של אנשים חולים שנפטר להם קרוב מדרגה ראשונה והם רוצים לצאת להלוויה. הפתרון שם כאיזון כל הצרכים, אמרנו שהוא ייסע עם אמבולנס או רכב ייעודי אחר שלוקח אותו מהבית עד מקום ההלוויה, הבן אדם באמבולנס הוא ממוגן ומוודא הוא לא מסתובב.

יש כאן מישהו שרואה אותו לאורך כל הדרך ומחזיר אותו הביתה. אותו מודל לדוגמה מבחינתנו גם יכול להיות כאן. אני אומר את זה בזהירות כי זה מסות אחרות וזה אירוע אחר אבל כרעיון,

זו חלופה אחרת שאמרנו שאנחנו יכולים לחיות אתה. נראה לי יותר פשוט לבוא אליו עם הקלפי.

זה המשפט הבא שלי. החלופה העדיפה מבחינתנו היא קלפי ניידת שמגיעה אליו הביתה. יש כאן קשיים אחרים אבל מבחינה בריאותית יש פתרונות כאלה. יש עוד סט של פתרונות כמו נגיד להקדים את הבחירות כך שיהיה יותר זמן, שמי שבריא יצביע עכשיו או הפוך, לאחר את הבחירות בעוד כמה ימים כדי לאפשר להם להחלים. אפשר בדואר. על הדואר בישראל אני לא הייתי בוניה. אני לא נכנס לפתרונות אחרים של דואר או אינטרנט כי את היערכות אבל יש סט של עולם של פתרונות שיכולים לאפשר לחולים להצביע בלי שהם יסתובבו באופן חופשי במרחב. כל הבחירות הספציפיות האלה בתל מונד, לא נערכתם לשום אופציה כזאת? משרד הבריאות הוא לא הגוף שנערך לבחירות. אני מציע את הפתרונות. אני אומר להם מה מבחינתי הקו האדום. אני מדבר מבחינה מקצועית. כמה חולים מאומתים אתם יודעים שיש היום בתל מונד?

שבעה היו לפני כמה ימים. כן, לפני כמה ימים היו שבעה. אם כן, אנחנו מדברים על פחות מעשרה.

בתל מונד. זה מעניין אותי כי אלה הבחירות שקרובות ואני רוצה לדעת האם הם יוכלו לממש את זכותם או לא. אני אומר שהקו האדום מבחינתי,

הוא שבן אדם לא מסתובב חופשי במרחב כשהוא חולה.

הוא לא יכול ללכת עכשיו לקחת את הרכב שלו ולהסתובב לא יודע היכן,

זה הקו האדום.

זה לא שלא קיימת אופציות וזה לא אי אפשר לפתור את הסוגיה הזאת.

אני רוצה להעיר בהמשך למה שאסתי אמרה. הצעת החוק הממשלתית השאירה את שאלת היקף הזכאות לשר לפי פקודת בריאות העם, שם הנושא מוסדר גם היום.

היא לא התעסקה בשאלת היקף הזכאים בניגוד למה שמוצע עכשיו על ידי הייעוץ המשפטי של הוועדה. אני רוצה להוסיף ולומר שוועדת השרים לחקיקה שאישרה את ההצעה, הייתה מוטרדת בדיוק מאותה שאלה ממנה את מוטרדת והיא קבעה שם שוועדת השרים מנחה את משרד הבריאות ואת משרד הפנים להכין, בתיאום עם משרדי האוצר והמשפטים, מתווה אשר יבחן את האפשרות לאשר הצבעה גם לחולים או למבודדים עם תסמינים. המתווה יוצג בוועדת שרים לענייני חקיקה. מתי הייתה ועדת שרים לענייני חקיקה? לפני כשבועיים. מה עשיתם אמז? ההנחיה מופנית למשרדי הפנים והבריאות. מתקיים שיח פנים ממשלתי שהכוונה היא להשלים אותו גם לצורך הבחירות הקרובות עד כמה שיותר מהר. יתכן שבגלל כל האילוצים וסד הזמנים לא יינתן פתרון מלא. אני מתקשה להבין. זה כבר היה לני שבועיים והבחירות בעוד שבועיים, כך שיש לכם חלון של חודש. אי אפשר להגיע לאיזשהו פטנט

זה כל כך מסובך? אני מציע שתשאלי את מי שאמור להסביר למה זה כל כך מסובך. את מי אני אמורה לשאול? מי ברגעים אלה דן בסוגיה הזאת? כרגע דנים בזה גורמי מקצוע במשרדי הממשלה.

הם נמצאים כאן בין היתר. מי האנשים? למה אתה מתחמק? אני לא מתחמק. יושבים לימיני ויושבים לשמאלי. תאמר את השמות. תאמר את התפקידים. אנשי משרד הבריאות שיושבים לשמאלך?

ואיש משרד הפנים שיושב לימינך?

דברו, אתם כאן ביחד.

אתם יודעים טוב מאוד שלסדר אמבולנסים זה לא דבר קל כי מי יממן את זה וכדומה.

מכיוון שאנחנו צריכים להכריע, אנחנו רוצים להבין את הדברים.

שהדברים ברורים. ברורים למי שמכיר את הנושא. כמו שנאמר, בבחירות הכלליות הנורמה הייתה, כפי שנקבעה בצו הבידוד, שרק חייבים בלי תסמינים יכולים להגיע. זה היה ממש בראשית התופעה. מאז עברו כמה וירוסים בנהר.

לפני שאנחנו מדברים בחולים מאומתים שזה כמו שנאמר התופעה המורכבת ביותר, יש את הקטגוריה של מבודדים עם תסמינים. כרגע אנחנו נמצאים בדיונים והם יוכלו לדווח על כך שנועדו לאפשר לקטגוריה הזאת שהיא קטגוריה יותר רחבה להצביע. אני חייבת לומר לכם משהו. אני שומעת את הדברים האלה ואני באמת משתאה. אנחנו נמצאים במציאות הזאת כבר למעלה משמונה חודשים. זה לא חדש, זה לא משהו שנפל עלינו אתמול. אנחנו חיים וצריכים לחיות לצד הקורונה. כמו שאנחנו צריכים לחיות לצד הקורונה בחיי היום יום שלנו, גם אם אנחנו הולכים לבחירות, זה משהו שאנחנו צריכים להיערך אליו לא מחר אלא היום, אם לא אתמול. סליחה אבל אתם צריכים להיות כבר אחרי הדיון הזה. אתם כבר צריכים להיות עם הפתרונות לדיון הזה. אם יש לנו בחירות בעוד שבועיים, אני נורא מצטערת אבל העובדה שיש בן אדם שהוא מאומת, לא סביר בעיני שמדינת ישראל לא תספק לו יכולת להצביע. הוא לא בעונש. כדאי שתסבירו את התמונה הכוללת. בשונה מבחירות כלליות, בחירות לרשויות מקומיות, גם אסירים, גם חיילים וגם אנשים שמאושפזים בבתי חולים להבנתי תקנו אותי אם אני טועה לא מצביעים. בוודאי שמצביעים.

בבחירות מקומיות. צריכים לשחרר אותם להצביע.

אבל מי שלא יכול, מי שלמשל יש לו מחלה מדבקת והוא מאושפז בבית חולים, בוודאי לא יכול. גם אנשים שמאושפזים ולא יכולים לצאת מבית החולים כי הם לא יכולים. לא כולם יכולים לקום ולצאת. צריך לשחרר אותם להצביע.

בבחירות המקומיות, לכלל הרשויות המקומיות, אסירים וחיילים מצביעים. כשיש בחירות מיוחדות ברשות מסוימת כמו בתל מונד, הצבא לא מציג בפריסה כלל ארצית קלפיות. אבל גם לא משחרר אותם? חייב לשחרר. עד כמה שאני יודע, הצבא עושה מאמץ כפוף לצרכים מבצעיים לאפשר לכמה שיותר חיילים שמצביעים באותה רשות להגיע פיזית להצביע כי אז חל כלל הריתוק לקלפי. בבחירות מיוחדות, ככל שאני יודע, חייבים לשחרר אותם להצביע.

בסדר. עושים מאמץ.

אומרת שהכלל שייקבע כאן הוא לא בהכרח אותו כלל ואלה לא אותם איזונים בהכרח שיהיו בבחירות הכלליות. גם אם כאן אנחנו עכשיו בשלב מסוים של הדיון ואולי לא נצליח למצוא פתרון כרגע לחולים - שוב, אנחנו כמשרד בריאות הצענו כל מיני פתרונות אבל כנראה יש מגבלות תקציביות ויש מגבלות לוגיסטיות ואני לא יודעת אם עד הבחירות בתל מונד נצליח למצוא מענה. יכול להיות שלקראת הבחירות הכלליות כן נמצא מענה. מי שעוצר את ההצעות הלוגיסטיות האלה זה האוצר או משרד הפנים?

את זה לא צריך לשאול אותנו. בחירות זה מפעל מאוד מאוד מורכב וככל שמכניסים לו יותר מורכבות, יש יותר פתח לטעויות. העניין להגיע לכל אדם הביתה, זה משהו שלא קורה היום. זה לא לכל אדם. זה למספר מועט של אנשים חולים. אמבולנס אחד גומר את זה בשעתיים עבודה. גם לאנשים מסוימים. העניין של להגיע הביתה לאדם מסוים, כלומר, לוודא לפני כן אם הוא בבית,

להקים ועדת קלפי, להקים שם קלפי מיוחדת, לוודא שהיא עומדת בתנאים בתל מונד מדובר בשבעה אנשים, אבל אם בתל אביב יהיו לנו בחירות עם 400 אנשים, זה סיפור אחר. לכן יש שיח פנים ממשלתי, גם של משרד הבריאות, של משרד הפנים יחד עם ועדת הבחירות המרכזית כדי לראות את ההיערכות לבחירות לכנסת ואנחנו מנסים לראות את הפתרונות שהם גם משפטיים, גם לוגיסטיים, גם תפעוליים כדי לאפשר לעוד אוכלוסיות להצביע. כרגע הפתרון שיש לנו הוא הקלפי למבודדים. כרגע הפתרון הוא שאנשים חולים לא מצביעים. זה בעצם מה שאתה אומר. אין פתרון. אתם לא מציעים שום פתרון. בן אדם חולה לא יצביע בבחירות האלה. כרגע, בגלל ההיבט בריאותי, אדם חולה לא יכול להגיע לקלפי למבודדים. בסדר, אבל הקלפי הנודדת הזאת, מה הבעיה? מה הבעיה לייצר אמבולנס עם קלפי נודדת, עם צוות ממוגן שנוסע בין הבתים ומאפשר להם להצביע? גם בבית חולים יש קלפי נודדת. לא בצורה הזאת. לפי מה שנאמר לנו גם מוועדת הבחירות המרכזית, זה לא בצורה הזאת. ועדת בחירות המרכזית לא רלוונטית לכאן. היא מנהלת גם בחירות. אני עונה לך לגבי קלפי ניידת. הבנתי שם שבעצם הקלפי הזאת מתיישבת באגף מסוים של בית החולים ושם היא מנהלת את ההצבעה. כאן הכוונה לפרוס קלפיות בבתים עם כל המשמעות של זה לגבי סטריליות, מתחם הצבעה וכדומה. זה מעורר שאלות קשות בהיבט של דיני בחירות ולכן לעשות את כל השינויים האלה, אלה בוודאי לא שינויים פשוטים של מה בכך. אני לא יודע לאיזה קלפי ניידת גברתי מתכוונת, אבל בבית, כאשר את רוצה לשמור על חשאיות הבחירות ונמצאים עם החולה בני המשפחה וכדומה, אלה דברים שהם הרבה יותר מורכבים. הבן אדם בבידוד. אין אתו אף אחד. הוא נמצא בחדר לבד.

ואם הוא לא בחדר לבד? יש צוות ממוגן שהוא הקלפי הניידת. צוות ממוגן שעובר בין בתי האנשים החולים. מכניס את המעטפה מתחת לדלת. אני מבין מה הם אומרים.

את לוקחת קלפי ואת מתחילה להסיע אותה ברחבי העיר ואת לא יודעת למי יש גישה לקלפי הזאת. יש שם את מזכיר הקלפי. זה בניגוד למה שאנחנו מכירים היום שיש קלפי עם ועדה. ברור שזה בניגוד. אנחנו חיים בניגוד למה שהתרגלנו. אנחנו לא חיים כמו שחיינו בעבר. אנחנו חיים במציאות אחרת. אפשר לצחוק על דואר ישראל כמה שרוצים אבל בארצות הברית פתרו את זה בין היתר בהצבעה בדואר שבוע לפני. הדואר הוא סיפור אח.ר למה זה סיפור אחר? כי חוקי הדואר בארצות הברית בזמן הקורונה היו אפשריים עוד הרבה לפני הקורונה. זאת שיטת בחירות שהייתה. אתה מאפשר את זה רק למי שהוא חולה. לא לכל אחד. יש רשימה מאומתת

כולם יודעים מי החולים וכל אחד יודע לומר את שמות החולים. אני שואלת האם אפשר להכניס סעיף שחולים מאומתים יכולים להצביע ואחר כך תשברו את הראש איך אתם עושים את זה? אנחנו מבקשים שלא. החשש שלנו והוא חשש אמיתי שלא ימצאו פתרונות בגלל קשיים לוגיסטיים ותקציבים ובסוף השיקול הבריאותי הוא זה שייפגע. אם יהיה סעיף כזה, בסוף מה שיקרה זה שאנשים חולים יצאו מהבית, יסתובבו ברחובות וילכו להצביע וזה מבחינת המחיר של בריאות הציבור, זה מחיר שהוא יותר מדי כבד בעינינו. נראה לך שזה מחיר יותר כבד מאשר זכותם הדמוקרטית להצביע.

מדינת ישראל לא מסוגלת למצוא פתרון שאנשים חולים יצביעו. זה מה שאת אומרת. זה פשוט מדהים.

אני אומרת שאם מוצאים פתרון כזה, הפתרון הזה יכול להיכנס לחקיקה, אבל אם לא מוצאים פתרון כזה, להגיד רק שיש להם זכות לצאת להצביע, זה בטוח מבטיח את זה שמי שייפגע יהיה השיקול הבריאותי. במבחן התוצאה זה מה שיקרה. אם לא יהיה הסדר אחר, זאת המשמעות. לצערי הרב, כמו שאני מכירה את הדברים, אם זה לא יהיה כתוב, אתם לא תמצאו פתרון. אם זה יהיה כתוב, כנראה שתמצאו פתרון. גברתי היושבת ראש, אנחנו חייבים לקבוע את זה בתוך החוק.

זה מה שצריך לעשות. אנחנו נקבע את זה בתוך החוק ואתם תמצאו את הפתרון. יש לכם שבועיים למצוא את הפתרון, איך מגיעים אל הבודדים, באמבולנס נייד, עם אנשים מבודדים, עם קלפי ניידת. נראה לי לא תקציב כל כך גדול ולא סיפור כל כך גדול. נתת את הפתרון. אם כך, אני מבקשת שאם אתם כותבים את הזכות שלהם להצביע, לפחות תכתבו שאינה כרוכה ביציאה מהבית או בהסתובבות. אני מוכנה שיהיה כתוב. ההצעה הזאת כרגע מדברת על קלפיות ייעודיות שניתן היתר להצביע בהן. הצבעה בבית, זה כבר משהו אחר. נוסיף סעיף חדש שמדבר על מה קורה אם אדם מרותק בביתו. אדם מאומת קורונה, חולה בביתו עם תסמינים שאסור לו לצאת מהבית. שלא יצא מהבית. הפתרון של האמבולנס הוא רלוונטי. לבוא עכשיו ולהכניס שינוי שאתה מאפשר הצבעה בבית, זה שינוי דרמטי שאני לא חושב שנכון לעשות אותו בפרק זמן כזה ובצורה כזאת כי יש לזה השלכות. דיברנו גם עם היועץ המשפטי של ועדת הבחירות המרכזית. אני חושב שכדאי לדעת על מה מדובר. הם מדברים על קבוצה של קלפיות בתוך הבתים כי הם לא רוצים לתת לו לצאת. אתם צריכים להתייחס

לגבי השאלה הראשונה עליה אתם מדברים לגבי הקבוצות,

שנציין בחוק גם את המאומתים ואת המבודדים שיש להם תסמינים.

כרגע מדובר בכאלה שאין להם תסמינים. זאת ההצעה בעקבות הבחירות לכנסת. לגבי השאלה איך מצביעים, אני מציע לכם להשאיר את זה לשיקול דעת גורמי המקצוע ולומר שההצבעה בקלפי תהיה באופן

יכול להיות שתחליט הממשלה או נציגי הממשלה שהם רוצים שייקחו אותו באמבולנס לקלפי הייעודית, יכול להיות שהם יחליטו על קלפי ניידת כמו שנהוג בקרב החיילים. יש קלפי ניידת שעוברת בין המוצבים וזה קיים גם היום בבחירות הכלליות, לא בבחירות מיוחדות. אני חושב לא להיכנס לזה. עדיף לא להיכנס לזה ולהותיר את שיקול הדעת בעניין הזה איך למנוע את ההדבקה כי זה מה שמטריד את נציגי משרד הבריאות עד כמה שאני מבין. כמו שאמרו, יכולים לבחור כל מיני דרכים אבל הם יצטרכו להחליט בהקדם האפשרי. יש היום שיח פנים ממשלתי וגם חוץ ממשלתי יחד עם ועדת הבחירות המרכזית, בריאות,

משפטים וכרגע אין לנו מתווה מעשי לתל מונד. לכן אנחנו מבקשים שלא ייכתב לגבי חולים מאומתים. לכן אנחנו מבקשים שלא תיכתב הוראה בחוק. אנחנו עובדים על מתווה והמתווה צריך להיות גם בריאותי וגם תפעולי ואפשרי מבחינת דיני הבחירות. לכל אחד מהצדדים יש פתרון. לנו יש פתרון לפיו החולים יבואו לקלפי המיוחדת לחולים, למשרד הבריאות יש פתרון לפיו יגיעו לכל אחד הביתה. אנחנו עובדים בשיח כדי להשיג פתרון. תעבדו לנוכח הסעיף בחוק ותמצאו את הדרך. אם זה לא יהיה כתוב בחוק, אתם לא תעשו את זה. ועדת בחירות המרכזית ידעה להיערך שבוע או כמה ימים לפני הבחירות עת נודע סיפור המגפה החדשה. ומי הצביע? רק אנשים מבודדים בלי תסמינים. כל הקטגוריה האחרת לא הצביעה. כל מה שאמרתי הוא שוועדת הבחירות המרכזית ידעה להיערך יש מאין בסיטואציה חדשה עם מגפה בלתי ידועה, משהו כמו שבוע לפני הבחירות.

לכן אני מעריך שממשלת ישראל תדע להיערך בשבועיים הקרובים כדי לאפשר לאותם אנשים להצביע. הם ידעו להיערך בהתאם למתווה לדיני הבחירות. הוקמה קלפי שהיא כמו קלפי רגילה אבל קלפי באוהל עם ועדת קלפי ועם מזכיר ומצביעים במעטפות כפולות על פי המודל של חיילים ואסירים. לא הייתה כאן פריצת דרך.

חולים מאומתים, חלק מהפתרונות הם פריצה של דיני הבחירות וצריך לקבוע מסגרת כוללת. זאת לא פריצה של דיני הבחירות. מה הפריצה בדיני הבחירות? להציב קלפי בבית, להגיע לאדם הביתה. קלפי ניידת היא לא קלפי בבית. אתה לא מציב קלפי בבית. זאת אומרת שהוא נכנס לאמבולנס כדי להצביע.

יורדים מהאמבולנס עם הקופסא, יורדים אליו אנשים ממוגנים. והוא יצביע בשטח הפתוח כשכל אחד יכול לראות? בביתו. הוא חולה. הוא בבית. לא כל חולה מאומת נמצא במצב של שמירה והוא לא יכול לזוז. אני לא מדברת על אנשים מורדמים ומונשמים. בן אדם בבית, חולה. ענבר, העוזרת האישית שלי עכשיו בביתה חולה מאומתת. מה הבעיה שמגיעה קלפי? זה בדיוק העניין. חשאיות הבחירות למשל. אם עובר מישהו ורואה מה הוא מצביע. איך? נותנים לך מעטפה סגורה.

בן אדם אחד. הוא מבודד. הוא חולה. הוא בחדר לבד. ואם עומדים עשרה אנשים מבני משפחתו בחוץ וצועקים לו מה להצביע? זה גם יכול לקרות קלפי. אנחנו קיימנו שיחה ארוכה גם עם היועץ המשפטי של ועדת בחירות המרכזית שהצביע על קשיים מאוד מאוד גדולים. אני מכיר אותו. הקשיים תמיד קיימים. השאלה היא לא מה הקשיים אלא השאלה היא איך מתגברים עליהם. כל מה שאני שומע כאן זה רק על קשיים. עוד לא שמעתי פתרון אחד לרפואה. אולי במקום להגיד כמה זה קשה, תגידו איך זה מתאפשר. כל הזמן אומרים אי אפשר, אי אפשר, אי אפשר. איך אפשר? תגידו איך אפשר ולא איך אי אפשר.

לא אמרתי אי אפשר. אמרתי שאני מציע לא לפרוץ את כל דיני הבחירות בהינף יד ולעשות את זה בצורה כזאת. אני מקבל את הצעתך. אני מבקש להציע לך שתאפשר לי יכולת איך לגרום לאנשים להצביע. אם אין לך את האפשרות הזאת, אל תבוא אלינו בטענות שאנחנו פורצים את דיני הבחירות. אני מוכרח לומר שאני כמשרד משפטים בעד שהבחירה תהיה כמה שיותר רחבה ואני חושב שצריך לאפשר לכמה שיותר אנשים להצביע בכפוף למגבלות הבריאותיות. בעיניי זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, גם בבחירות המקומיות וגם בבחירות הכלליות. לכן אני בוודאי מאוד פרו העניין הזה.

עם כל ההתלהבות והכעס שלי, לשים כוכבית, רק כדי להיות הגון. במצב דברים רגיל כאשר אדם מרותק לביתו מכל מיני סיבות, או בבית חולים

מחלה שהוא לא יכול לקום ממיטתו וכולי, לכאורה גם נמנעת ממנו זכות הבחירה. זה לא בדיוק שנמנעת ממנו כי לא הייתי רוצה לראות קלפיות שהולכות לכל אדם נכה או לאדם שלא יכול לרדת מהבית וכולי. לכן הייתי שם דברים בתוך מסגרת אחרת קצת וחושב. כאן אני כן אומר שהמדינה מונעת ממנו לצאת ולא הרופאים. זה ההבדל היחידי. המדינה מבקשת שהוא לא יצא מהבית. זה נוסף. בגלל שהוא מסכן את הציבור. גם אם המדינה לא הייתה מונעת ממנו, יש כאן סכנה. נכון. להבדיל ממבודד כאשר זה אמצעי מניעה שאתה לא יודע אם הוא חולה או לא. דיברתי על חולה אחר, לא קשור לקורונה. חולה שמרותק למיטתו. גם הוא לא יכול להצביע. אין לי תשובה טובה לזה אבל אני כן חושב שמכיוון שאנחנו כאן במספר מאוד גדול ורב של אנשים, ולא מדובר באנשים בודדים, צריך לתת את הדעת על הדבר הזה. זה לא ריתוק רגיל. אני כן חושב שיכול להימצא פתרון.

זה קשה, זה מורכב, זה לא רגיל, אבל אנחנו בתקופה לא רגילה ובתקופה לא רגילה אנחנו חייבים להמשיך את קיומה של הדמוקרטיה גם ברשויות המקומיות. אי אפשר למנוע את קיומה של הדמוקרטיה בגלל שאנשים מבודדים.

יש לכם עכשיו קייס סטאדי פשוט של עשרה חולים בישוב. קל מאוד לראות איך אפשר לתפעל את זה. כשיהיו בחירות מיוחדות בטבריה, שם יש הרבה יותר חולים, כך אני מניח, או מבודדים עם תסמינים, יהיה לכם הרבה יותר מרוכב. לכן אני מציע לכם בשבוע הקרוב להגיע לכדי פתרון ולעשות את הפיילוט הזה בתל מונד. יש לנו בקשות דיבור. אדוה אנגל בינו,

בקצרה. נציגת סיעת דרך חדשה, מתמודדת בתל מונד, חברת ועדת בחירות בתל מונד מטעם ימינה. ביקשנו מהוועדה לדון בנושא של מבוגרים שחוששים להגיע לבחור מאחר והם פוחדים להידבק. שאלנו בוועדה האם ניתן ליצור איזשהו משהו שהוא במסגרת החוק, שהם כן יצביעו בקלפיות שלהם ואם אפשר להחליט שמשעה 7:00 עד 9:00 פותחים את הקלפיות לגילי 65 ומעלה ובהמשך היום לקיים את שאר ההצבעות. זה נושא מאוד קריטי כי המון אנשים חוששים לבוא להצביע. אנשי משרד הפנים, זו סוגיה שדנתם בה? סוגיית שעות מיוחדות לגיל המבוגר. שעות ההצבעה הן משעה 7:00 בבוקר עד 10:00 בלילה. לגיל המבוגר, זה אומר לקבוע לאנשים צעירים להגיע בשעות אחרות. היום בקלפי רגילה, מ-7:00 עד 10:00, כל אחד יכול לבוא ולהצביע. את זה אנחנו יודעים. אין לנו הסדר אחר שאומר לצמצם את שעות ההצבעה. דווקא בבוקר למשל שאלה השעות שהפנסיונרים פנויים בעוד שאנשים אחרים עובדים. לטעמי אי אשפר למנוע מאנשים מסוימים להצביע בשעה מסוימת כי באים אנשים מבוגרים. אם שומרים על הריחוק החברתי, אף אחד לא אמור להיפגע. צריך לחשוב אולי לשקול הרחבת שעות. להקדים את אפשרויות הבחירה, להקדים את הבחירות כך שהיום האחרון לבחירה הוא היום שקבוע בחוק. זה מהפכני. זה לא מהפכני. זה קיים בהרבה מקומות בעולם ויותר מזה, זה גם קיים בארץ. במקומות אחרים, בחוץ לארץ, בשגרירויות, מצביעים לא ביום הבחירות אלא ביום אחר. גם חיילים. לכן אני אומר שאם רוצים למצוא פתרון יצירתי בהקשר הזה, זאת אפשרות.

אני חושב על זה יותר ויותר בכל הנוגע לחולי הקורונה, אם זו לוגיסטיקה מורכבת ולא יסיימו באותו יום. בתל מונד יסיימו באותו יום אבל בירושלים עם למעלה מ-1,000 אנשים זה הרבה יותר קשה. אפשר לראות אם אפשר למתוח את הבחירות, להקדים אותן מבחינת ימי הצבעה. אני חושב שצריך לחשוב טיפה מחוץ לקופסה בעניין הזה של הקורונה ולהפריד את זה גם ממחלות אחרות שאנחנו יודעים להתמודד אתן ביום יום. לא הייתי פוסל שימוש בדואר במעטפות הכפולות. אפשר להוסיף תקנה בחוק הבחירות, תקנה מיוחדת לקורונה. אנחנו הרי יודעים את מספר החולים במדויק, אנחנו יודעים את השמות שלהם במדויק ולכן אם אנחנו נדע לבוא יומיים או שלושה לפני הבחירות ולתת מעטפות כפולות לאותם חולי קורונה בבתים, מעטפות עם צבע מסוים עכשיו אני כבר מעלה רעיון כדי שבדואר יקבלו עדיפות, פתרנו לוגיסטיקה מאוד מסובכת, אפשרויות הדבקה ואפשרנו לכל מי שנמצא בביתו להצביע במעטפה כפולה. לא צריך לפסול את זה רק בגלל שיש לנו איזושהי דעה על הדואר. זה דבר שעובד במקומות אחרים ואפילו עובד לא רע. עם המעטפות האלה נבחר נשיא בארצות הברית. הקורונה מביאה אותנו למציאויות חדשות. לומדים ב-זום, ישיבות ב-זום, הכול משתנה. חברות עובדות מהבית. גם דיני הבחירות צריכים להתאים את עצמם למציאות החדשה והמשתנה בה מה שהיינו רגילים במשך 70 שנים, כאשר יש יום אחד שמצביעים וכולם בטווח שעות מסוים, משרד הפנים צריך להתחיל לחשוב בהקשר הזה.

אולי למתוח את יום הבחירות או לאפשר ניידת או כל דבר אחר. חייבים להתאים את עצמם

מספיק זמן לעשות את זה. תמיד אפשר יהיה לעשות תיקון. אין לנו הרבה זמן עד הבחירות בתל מונד. אם יהיו ננייח בחירות במקום מסוים בעוד שישה חודשים, אפשר יהיה לתקן את החוק אבל כרגע הזמן הקצר שיש לנו לא מאפשר לנו. אנחנו חייבים להגיע עכשיו לפתרון הסיפור הזה כי באמת הבחירות ממש קרובות. תומר, השינוי הזה, הוספת הסעיף, מה זה אומר מבחינתנו? אנחנו נוסיף את אותן קבוצות עליהן אתם מדברים. נגדיר את החולים ונוסיף אותם כקבוצה שזכאית להצביע.

כרגע אלה מבודדים בלי תסמינים. צריך לכתוב אדם שחלה וחלה עליו חובת בידוד, אם אתם רוצים את כולם, אבל אנחנו כן מבקשים שזה יהיה בכפוף לקביעת הוראות למניעת הדבקה כאמור על ידי. שזה יהיה משהו שיבטיח את זה שבסוף כולם לא יכולים לצאת מהבית ולהדביק. זה ממש דבר קריטי מבחינתנו. אנחנו בקריאה שנייה ושלישית?

אולי אפשר לנסח, עוד לא להביא למליאה, ושיביאו תקנות כדי שנראה מה הם הולכים לעשות.

שר הבריאות ושר הפנים לא יסכימו, לא יהיו תקנות והאנשים לא יצביעו.

את זה הם לא יכולים לעשות. החוק קובע שהם רשאים להצביע בקלפי ייעודית והחוק גם קובע שזאת זכות. אם לא ייתנו להם את הזכות הזאת, זה פגם בבחירות. אתם יכולים להתכנס עכשיו ולהציע את הניסוח של התוספת הזאת? אין בעיה. התיקון בנוסח יהיה בסעיף קטן (א). בסעיף קטן (א), נתקן את ההגדרה של חייב בידוד כך שבמקום האדם המצוי בבידוד יבוא "אדם החייב בידוד" ואז זה חל על כל המבודדים כולל החולים. בסעיף קטן (ט) אנחנו נתקן ונאמר שההוראות של המנהל הכללי של משרד הבריאות יתייחסו לא רק לנוכחים במקום הקלפי אלא גם לכל תהליך ההצבעה של אותם אנשים. המבודדים כוללים גם את המאומתים. גם מאומת חייב בידוד כך שברגע שאנחנו אומרים שכל מי שחייב חובת בידוד יכול להצביע, זה חל על כל קבוצות המבודדים שאלה בעצם שלוש קבוצות שאנחנו מכירים, שאלה המאומתים, מבודדים עם תסמינים ומבודדים בלי תסמינים. כל אלה הם חייבי בידוד. ואתם תצטרכו למצוא את הפתרון. תומר, מה הצעת לעניין סעיף (ט)? בסעיף (ט) כרגע כתוב שההוראות של המנהל הכללי של משרד הבריאות יתייחסו לנוכחות חברי ועדת קלפי וכולי. הם רוצים שזה יחול גם מעבר לזה.

מה את מציעה שייכתב בסעיף קטן (ט)? בסעיף שהיה בצו לעניין ההצבעה בבחירות הכלליות, כן היה כתוב שם לגבי חייבי הבידוד שכן אפשרנו את יציאתם, שהם לא חולים וללא תסמינים, היה כתוב ש"היציאה תהיה בהתאם להוראות המנהל הכללי של משרד הבריאות כמשמעותו בפקודת בריאות העם, לעניין אמצעים למניעת הדבקה" והיה כתוב ש"אדם כאמור יגיע לקלפי ויחזור ממנה ישירות למקום הבידוד ברכב שאינו רכב ציבורי.

רכב ציבורי, רכב המשמש ומיועד לשמש הסעת נוסעים בשכר ובכלל זה מונית". זה סעיף שמבחינתנו כן חשוב שיהיה כאן. איפה זה כתוב? זה סעיף שהיה בצו. היא קוראת ממה שהיה בבחירות לכנסת. שיהיה ברור שגם אדם שהוא בבידוד והוא יוצא, הוא לא יכול לנסוע בתחבורה ציבורית כי הוא בבידוד. היו הוראות והכוונה הייתה לעשות גם כאן הוראות מנהל זהות לזה. המשמעות שלהן היא לא להגיע לאיזושהי התקהלות של אנשים שגם אם אתה הולך לקלפי וחוזר הביתה, עדיין לא יקרה מצב שתסכן אחרים. אבל זה החוק.

זה הצו. אתם רוצים לעשות הוראה בחוק הזה שמתגברת על הצו. ההוראה בצו חלה על הבחירות הכלליות והיא לא חלה על בחירות מקומיות. הכוונה שלנו כן הייתה לעשות את זה גם על בחירות מקומיות אבל אני מבינה שאתם רוצים לעשות את זה בהסדר בחקיקה. לכן ההוראה הזאת צריכה להיכנס לכאן, אם אתם רוצים שזה ההסדר שיחליף אותה. אני חושב שיש לך את סעיף קטן (ט) שמאפשר לך להרחיב לגבי אמצעים למניעת הדבקה בקלפי. אם תרצי, אפשר להרחיב את זה. אני לא חושב שאנחנו צריכים להיכנס לזה. אני לא חושב שאנחנו צריכים להרחיב את הפתרון כי כפי עלה כאן הפתרון עדיין לא מגובש וצריך לתת לגורמים השונים את הגמישות לקבוע את הפתרון, בין אם זאת תהיה קלפי ניידת, בין אם זה יהיה אמבולנס שיביא את המצביע לקלפי. מה שיוחלט. לכן אני מציע שבסעיף קטן (ט) תיקבע הוראה יותר כללית שתבטיח את האפשרות של המנהל הכללי לקבוע בצו בריאות העם את ההוראות.

גם לעניין היציאה. בדיוק. תחשבי מה את רוצה שייכתב שמכסה את כל האפשרויות. כרגע המודל שיש בחוק הוא קלפי ייעודית שהמבודדים יכולים להגיע ולהצביע בקלפי הייעודית הזאת. זה לא מה שכתוב בחוק. קלפי ייעודית יכולה בהחלט להיות קלפי ניידת כמו שקורה עם החיילים. אני אומר שזה המודל שאנחנו יכולים להיערך אליו. זה לא מחייב.

אני לא מקבל את ההצעה הזאת. גם אני לא מקבלת את זה. חבל לך להשלים את המשפט. המשפט הזה לא יעבור. מה זה אתם יכולים להיערך אליו? מנהל הבחירות המקומיות והמפקח על הבחירות יכול להיערך למשהו אחר. אחד הפתרונות כמו שהציע חבר הכנסת גינזבורג זה גם להאריך את ימי ההצבעה. כלומר, כמו שאמרנו, הקורונה - - - זה לא יעזור לך כי הם עדיין מבודדים. למבודדים יש לנו את הפתרון. הבעיה היא עם החולים המאומתים. יש פתרונות שאנחנו בוחנים. כרגע זה לא סותר את זה שאנחנו רוצים לבדוק פתרון רחב יותר ויתאים לרשויות מקומיות גם לבחירות מיוחדות, לבחירות כלליות לרשויות המקומיות, אבל כרגע המודל שאנחנו נערכנו אליו הוא המודל הזה. אני אומר שעדיין קיים שיח פנים ממשלתי כדי למצוא פתרונות אחרים, שיח פנים ממשלתי יחד עם ועדת הבחירות המרכזית. תקיימו את השיח הזה בצורה קצת יותר מהירה ותגיעו למסקנות אחרות שיאפשרו את מה שאנחנו מציעים. זה תיקון שנכניס, עד הבחירות בתל מונד. אנחנו נציע שלושה תיקונים. בסעיף קטן (א) אנחנו נתקן את ההגדרה של חייב בידוד כך היא תחול על כל מי שחייב בידוד לפי צו בריאות העם. התיקון השני יהיה בסעיף קטן (ג) שבסופו ייאמר שקלפי ייעודית יכול ותהא קלפי ניידת. ההחלטה תהיה במישור המשפטי. קלפי ניידת קיימת אצל חיילים. התיקון השלישי יהיה בסעיף קטן (ט).

לי נוסח. אני לא יודעת אם הוא מוסכם על חבריי. "הצבעה של מי שחלה עליו חובת בידוד תהיה בהתאם להוראות המנהל הכללי של משרד הבריאות". אפשר לומר כאמור בסעיף קטן (א). זה רחב מדי. הוא לא יכול עכשיו לשנות. הוא גם לא יכול לשלול זכות הצבעה.

הוא יכול להגיד אל תצאו מהבית ואתם תגידו שאין לכם אופציה להביא את הקלפי לשם. אולי נגיד "אופן ההצבעה". גם לא אופן הצבעה כי אופן הצבעה זה נקבע בחוק. אולי תנאים לעניין. אולי הוראות לעניין. דווקא בגלל המורכבות של זה, אני חושב שאנחנו נמצא הסדר ואנחנו נביא את האיזון בפני הממשלה ואחר כך בפני הכנסת כדי לראות את העלות התפעולית,

את העלות של פגיעה בטוהר מידה, את כל העלויות וכדי לראות את האיזון הנכון. אני חושב שזה איזון שצריך לבחון אותו. אני לא חושב שאנחנו היום יודעים לומר בדיוק מה המשמעויות. תמצאו את הדרך. יש בחירות בעוד שבועיים. לכן אנחנו מציעים כרגע לאשר את הצעד הראשון והמשמעותי שיאפשר למבודדים להצביע בקלפי ייעודית. כולל מבודדים עם תסמינים. תקשיבו, יש לנו בחירות בעוד שבועיים. השר שלכם לחץ שנקיים את הדיון הזה היום. אני רוצה להצביע עליו היום. או שאנחנו מצביעים עליו היום או שאתם מתחילים לחפש עכשיו פתרון ותביאו את זה בחזרה לוועדה. מה שאתם רוצים. אני חושבת שבנוסח הזה יש לכם את הזמן למצוא את הפתרון לעשרה מבודדים שיש לכם בתל מונד.

אם יהיו בחירות אחרות ויהיו לכם קשיים אחרים, נתקן את זה.

תחליטו מה שאתם רוצים. את סעיף (ד) את משאירה כך, לשיקול דעת השר?

הנה, יש לו שיקול דעת. אתה רוצה לתת להם גמישות. תהיה לכם גמישות. יש לנו חמש דקות להגיע להסכם על סעיף (ט). בבקשה מכם. רציתי לשאול את היועץ המשפטי לגבי האופציה. באופן חגי וחד פעמי, שיהיה מישהו נאמן על הזכות הזאת, שהחולה בוחר אותה. יש את האפשרות הזאת|? לא ניכנס לזה עכשיו. זה מזכיר הקלפי. תומר וגברתי, בבקשה תגיעו לסיכום. אנחנו מכסים בהוראה כרגע את השהייה בקלפי. אנחנו צריכים להוסיף שהוראות המנהל הכללי יכולות להתייחס גם לאופן ההגעה לקלפי ממקום הבידוד וחזרה למקום בידוד. זה בסעיף (ט)? אבל תומר, זה לא בהכרח. אחד הפתרונות עליו דיברנו היה שהקלפי מגיעה אל האדם. אלה השוהים במקום הקלפי.

כרגע כתוב השוהים במקום הקלפי יפעלו לפי ההוראות. זה כולל גם אם הקלפי מגיעה אליו. אנחנו צריכים להוסיף את ההגעה אל הקלפי וממנה. אנחנו נוסיף את הדבר הזה. הניסוח המדויק, ננסח אותו בהמשך, אבל המהות שלו תהיה שההוראות של המנהל הכללי יכולות לכסות גם את אופן ההגעה אל הקלפי ממקום הבידוד וחזרה ממקום הקלפי למקום הבידוד. זה לא כמו שהקלפי באה אליו. האופציה הזאת תהיה קיימת.

זה יאפשר את האופציה הזאת שהקלפי מגיעה אליו. זה משאיר לכם את האופציות פתוחות.

זה מחייב לבחור באחת משתי האופציות של קלפי ניידת שמגיעה הביתה או לאפשר לחולים מאומתים לצאת מהבית לקלפי ייעודית. אני אומר שאלה פתרונות שאין הסכמה בתוך הממשלה ואנחנו מנסים למצוא פתרון מאוזן יותר שיאפשר לחולים מאומתים להצביע אבל לא בהכרח בשני הפתרונות האלה.

כמו מה? עלו כאן רעיונות להאריך את ימי ההצבעה, עלו כאן רעיונות של אמבולנסים כדי להביא את האנשים. זה אופן ההגעה. אין בעיה. האמבולנס מכסה את אופן ההגעה. כרגע אין לנו עדיין את הפתרון כדי להבין את המשמעויות. יש לכם שבועיים למצוא אותו. יש לכם שבועיים למצוא את הפתרון הזה.

תמיד יש פתרון. גם שני הפתרונות האלה הם פתרונות אבל הם פתרונות שיש בהם מחירים בריאותיים. לפי הנוסח הזה אתם תצטרכו למצוא את הדרך בה אתם מסדרים את הדבר הזה. יש לכם שבועיים לעשות את זה. מי בעד הנוסח הזה? עם התיקונים עליהם דיברנו. מי בעד הנוסח הזה עם התיקונים שדיברנו עליהם?

שאפשר לפתור בקלות ולכן אני לא אצביע בעד. אתה נגד או אתה נמנע? אני נמנע.

מודיעה שהנוסח כפי שקראנו עכשיו עם השינויים התקבל ויועבר לקריאה שנייה ושלישית. אם אפשר לקרוא כבר עכשיו למשרד הפנים והבריאות להביא לנו חוק שיהיה ערוך כבר למצב שבו יש מצב בחירות אחר. רבותיי, זה הולך לקרות. בקרוב בחירות כלליות. זה לפתחנו. זה אולי לא לוועדה הזאת אבל תיערכו לזה. תודה רבה. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 10:01.